בוקר טוב לכולם, אני פותחת את הדיון של הוועדה לביטחון פנים. היום 8 ביוני 2022, ט' בסיוון התשפ"ב. הדיון היום יעסוק בתיקון פקודת המשטרה (תיעוד חזותי של השימוש במכתזית). נתחיל בהתייחסות של חברי הכנסת המציעים. חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה. תודה רבה לך, גברתי היושבת-ראש, שהבאת את החוק הזה על סדר היום. אנחנו מודים גם לכל מי שהיה שותף במשרד לביטחון הפנים, לסגן השר ולצוות המשפטי. הצעת החוק מדברת על כך שהפעלת מכתזית תהיה תלויה בצילום. המכתזית היא אמצעי לפיזור הפגנות שיש בו יתרונות ויש בו חסרונות. לכאורה הוא פחות פוגעני והוא אולי הרבה יותר טוב מאלות או כדורי גומי או מגע גופני, אבל יש בו גם חסרונות. הוא פחות סלקטיבי ולא יודע להתמקד במישהו אחד, הוא פוגע בצורה רחבה יותר. הוא גם פוגע בסביבת מגורים, ולמרות שלפי הנוהל מכתזית צריכה להיות מופעלת שם לעיתים נדירות ובאישור מיוחד, זה קורה לא מעט, והפגיעה שלה היא פגיעה גדולה, בגוף וגם ברכוש. לא פעם ראינו אנשים שמוטחים על הרצפה, ראינו גם פגיעה באישה וילדים. ככל שזה מופעל באזור מגורים, לא יכול להיות שאנשים שלא קשורים בכלל לאירוע נפגעים מכך. אסור שדבר כזה יקרה. אני חושב שזאת הנחת יסוד: מי שלא קשור, אסור שייפגע. אז ככל שזה לא מידתי וככל שזה לא קורה רק לעיתים רחוקות וככל שזה מופעל באזור מגורים, ככה המכתזית הזאת הופכת להיות כלי שמשחית רכוש והוא גם פוגעני מאוד. לכן אנחנו רוצים למתן את זה. יש כאן רשימה ארוכה של מציעים ויש עוד הצעות חוק שהצטרפו להצעת החוק הזאת. אני חושב שזאת הצעת חוק שיש בה קונצנזוס של הבית הזה, כי כל המפלגות פה מייצגות ציבור של אזרחים. בצילום יש תועלת גדולה מאוד. קודם כול, הוא גורם הרתעה. כשמצלמים את האירוע זה גורם מרתיע, וכשאפשר לבקש את הצילום ולקבל אותו, זה נותן לנפגע כלים לתבוע. תכלית החוק היא גם שזה ישמש גורם הרתעה וגם שכשמישהו נפגע הוא יוכל להיעזר בצילומים האלה. אני רוצה להגיד שיש שיתוף פעולה עם המשרד לביטחון הפנים בכל תהליך החקיקה, וזה ראוי לציון. סגן השר,

היה איתי בקשר לגבי הצעת החוק הזאת, הוא אמר במליאה את מה שאמר, ואני זורם עם זה. תודה רבה, חבר הכנסת מקלב. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. בוקר טוב, גברתי היושבת-ראש וחבריי חברי הכנסת. הבוקר הוא בוקר לא כל כך טוב,

עדים לעוד רצח, רצח מזעזע, בחברה הערבית. בחורה צעירה, הבת של פרג' חניפס, סגן ראש עיריית שפרעם. שמו לה מטען, פוצצו אותה, שרפו אותה בחיים. מזעזע. אי אפשר לתאר את התחושה מהבוקר. אימא שלה היא יועצת ראש העיר לענייני מעמד האישה, אישה מעל ומעבר.

אני מצטרף לכל מה שאמר חברי אורי מקלב. אני חושב שמדובר בהצעת חוק ברורה מאליה. הרי היום המשטרה אומרת שכל שוטר צריך להיות עם מצלמת גוף על מנת לתעד, אז קל וחומר כאשר אנחנו מדברים על מכתזית. אם מכתזית נכנסת לשימוש, הכול צריך להיות מתועד. אני רוצה להדגיש כאן את הזכות הבסיסית להפגנה. בעברי הייתי סטודנט, הפגנתי, והשתמשו במכתזיות נגדנו. אבל אז אלה היו מכתזיות עם מים בצבעים, והיום זה עם בואש, שהריח שלו הוא מגעיל ונשאר ימים על גבי ימים. לכן זה משהו לא מידתי.

חושב שצריך לאפשר למפגינים את זכות המחאה ואת הזכות של חופש הביטוי, אבל במידה שהמשטרה מחליטה כן להשתמש במכתזיות, צריך להיות תיעוד של זה. אני חושב שהמשטרה היא זאת שצריכה ליזום את זה, לא חברי כנסת פרטיים כמוני וכמו אורי מקלב וגבי לסקי, היוזמים של ההצעות האלה. המשטרה צריכה להיות מעוניינת בתיעוד של זה, כדי לראות ולתעד התפרעויות ומפגינים שתוקפים. לכן זה צריך להיות אינטרס גם של המשטרה לקדם את החוק הזה. ואם באמת יש שימוש מופרז בכוח, שימוש לא מידתי נגד המפגינים, אם מישהו נפגע מזה, זכותו לבקש את התיעוד הזה ולתבוע. אנחנו במדינת חוק, מדינה דמוקרטית, וצריך לאפשר את חופש המחאה ואת החופש להפגין. אני בכלל נגד שימוש במכתזית, אבל אם המשטרה בכל זאת מחליטה להשתמש בזה, צריך לתעד את זה וצריך לשמור על התיעוד הזה. לכן אנחנו מבקשים לקדם את החוק או לפחות לאשר אותו בקריאה ראשונה, כדי שאם המצב הפוליטי ישתנה אז לפחות יהיה דין רציפות בכנסת. אני לא יודע כמה זמן תחזיק הממשלה ותחזיק הכנסת, אבל אנחנו מעוניינים לקדם את זה, וגם הסכמנו לכל מה שאמרו בוועדת השרים ולכל מה שאמר סגן השר. חבר הכנסת בני בגין, בבקשה, אדוני. תודה, גברתי היושבת-ראש. לסיום דבריו של חברנו חבר הכנסת אוסאמה סעדי, הצעתי היא שכדי לסיים את החקיקה הזאת, תדאגו ליציבות הממשלה. כך נוכל בהחלט תוך חצי שנה לגמור את העניין הזה, ואחר כך נראה מה הלאה. גברתי, אני תומך ברעיון מאחורי ההצעה הזאת. רציתי לחזור למושכלות ראשונים ובכל זאת לשאול מה מבחינת המשטרה התפקיד של הבואש. מה היעד של השימוש בו לעומת למשל שימוש במים או מים צבעוניים. עד כאן הדברים שלי. אני רוצה לשמוע את המשרד לביטחון

ולאחר מכן נשמע גם את המשטרה. שלום,

הרעיון שעומד מאחורי הצעת החוק, התיעוד, הוא רעיון שנכון גם בשביל המשטרה וגם בשביל האזרחים.

אין התייחסות בחקיקה ראשית לשימוש במכתזית מלבד הצעת החוק הזאת. אז קל וחומר. הדילמה שאת מציגה היא כמובן נכונה, אבל צריך תמיד לאזן ולאפשר גמישות.

הפעלת המכתז נעשית באישור של קצינים בדרגת ניצב משנה ומעלה, בדרך כלל מפקדי תחנות גדולות או מפקדי מרחבים.

הייתי באופן אישי בוועדה שדנה בנושא הבואש, ואני מניח שהוועדה הזאת בודקת את הדברים עם הזמן, ואתם יכולים לראות שהמשטרה יודעת לקבל ביקורת ובהחלט יש הפחתה

ביום חמישי הייתי בסיור באג"מ של המשטרה, עליתי על המכתזית, פגשתי את הצוות שלו, ואני יכולה להגיד לכם שהמשטרה הפחיתה בצורה משמעותית את השימוש בבואש וכבר יש לה היום אלטרנטיבות אחרות. הם הבינו את מה שהיה כאן. היה כאן דיון מאוד סוער, והביקורת בו התקבלה. לשאלתך, חבר הכנסת בגין, משטרת ישראל מפעילה מגוון של אמצעים ויכולות למניעה של הפעלת כוח

האם ניתן לשלוט באורך הזמן של אותה השפעה? ולמה בכלל להשתמש בזה לעומת אמצעים אחרים?

הזה? השיקולים האלה נשקלים על ידי המפקדים,

כאשר מפעילים את הבואש בסביבת ההפגנה גם השוטרים סופגים את החומרים האלה וגם

אני תמר הכהן תירוש,

השימוש במכתזית, גם במים, גם בבואש וגם בצבע, מותר רק שאנחנו מדברים על הפרות סדר במדרג ג', שאלה הפרות סדר שיש בהן

דבר שני, בדקתי את מה שלא היה מושחר. בדקתי האם צריך אישור מיוחד או הכשרה מיוחדת. ביקשתי לדעת האם לנהג המכתזית היו את ההכשרות האלה ואם כן,

למשל כל בלפור לא היה מדרג ג', ובכל זאת נעשה שימוש במכתזיות ואנשים הועמדו

אני רוצה לומר שהנהלים מפורסמים באתר האינטרנט של המשטרה. נכון שיש סעיפים מסוימים מושחרים, אבל אם יש תביעה נקודתית או בן אדם שנפגע, אנחנו מעבירים גם אותם באופן מלא בכל מיני

כך שהנושא של התיעוד הוא משהו שהמשטרה מאוד minded אליו, והנושא הזה מאוד מקודם. אנחנו מקדמים תיעוד גם דרך כלי טיס שונים, רחפנים. יש אצלנו הבנה שאנחנו צריכים

יש עיגונים להתקהלויות אסורות ולפיזור, אבל אין שם שום הסדרה ספציפית לאמצעים. בחוק העונשין מדובר באופן כללי על שימוש בכוח,

לכן אנחנו חושבים שיש קושי לעגן בחקיקה ראשית את

אף אחד לא דחף את המשטרה לזה אלא היא עצמה הבינה את הצורך בזה,

הדבר הזה ממשיך להתרחב, זה לא שעשינו את מצלמות הגוף ועכשיו אנחנו

יישמרו באמות המידה הנכונות, יקוטלגו וישויכו לאירועים ולתיקי חקירה כמו שצריך, ואם צריך ישמשו גם לתביעות נזיקין או ללימוד,

כל הדבר

סליחה על הביקורת, אבל לטעמי ההתמקדות במצלמה ספציפית שנמצאת על אמצעי מסוים היא ראייה מאוד צרה. התפקיד שלנו הוא לייצר מענה רחב, ולא להסתכל רק על המכתז אלא להסתכל על מצלמת הגוף, המכתז, השוטר שמתעד מבצעית, ולדאוג שכלל הצילומים שמתבצעים באותה הפגנה או התפרעות יגיעו בסופו של דבר למאגר, שישמש את משטרת ישראל והציבור. בהמשך לדבריה של חברת הכנסת לסקי, האם כחלק מהפרויקט אתם גם עוברים על הנהלים, מסננים אותם ומנסים להגדיר מחדש את הנגישות של הציבור לחומר הזה? ההסדרה הזאת היא לא רק הטכנולוגיה, אלא היא נוגעת גם לנוהל שאמור ללוות את כל התהליך הזה. זה דבר שנכתב ומטופל וכבר קיימת אצלנו טיוטה לעניין הזה, וכמובן שזה ילווה את הפיילוט - - - מה לוחות הזמנים של הפיילוט? אנחנו רוצים לממש את הפיילוט עד סוף שנת 2022. אנחנו כבר עובדים על זה, ואני מעריך שנתחיל בעוד כארבעה חודשים. הפיילוט עצמו ירוץ כחודשיים-שלושה ואז הוא יתרחב אל תוך תשתית שאני מקווה שיהיה לנו תקצוב להעמיד אותה. אולי הדברים של התיעוד שווים דיון בפני עצמו, כדי שלא נפספס את המטרה של החוק שלנו היום. המטרה של החוק ברורה. אני רוצה לומר עוד כמה דברים בעניין המצלמה על המכתז. יש דברים שאני לא בטוח שהצעת החוק מביאה אותם בחשבון. באירועים של הפרת הסדר הציבורי, בעיקר הפגנות במדרג ג' ו-ד', שבהן מופעל המכתז, הסביבה עצמה היא סביבה מאוד מורכבת, וכוללת מים, צבע, בואש, תנאי תאורה וכו', ואני לא בטוח שכל מה שרוצים להביא פה הוא באמת אפשרי למימוש. ולכן הפתרון בעיניי הוא הרבה יותר רחב והרבה יותר נכון כאשר הוא לא מתייחס רק למצלמה על המכתז אלא כשהוא מתייחס לכל נושא התיעוד המבצעי באותה הפגנה או הפרת סדר.

של הייעוץ המשפטי של הוועדה נראית לי העמדה הסבירה,

אני יודעת שבעניין מצלמות הגוף שוטרים עשו שימוש כדי להגיש תביעות פרטיות, אזרחיות, של לשון הרע נגד אזרחים. אבל כשאזרח מבקש לקבל את החומרים האלה, זה לא מועבר אליו. לכן אתם לא יכולים היום להיתלות בנהלים פנימיים, מאחר שהם מאפשרים היום אי-שוויון משפטי לטובת תביעות אזרחיות של שוטרים ולא לטובת האזרחים. לכן אנחנו רוצים לקבוע את זה בחקיקה. כדי למנוע את השימוש לרעה שנעשה בנהלים האלה לטובת השוטרים. לכן חייבים לסגור בחקיקה את הדרך שבה החומר הזה יועבר לאזרח, ולא בנהלים. כי בנהלים הוכחתם שאתם פועלים להגן על השוטרים שזה בסדר גמור תוך הפקרת אזרחים. לצערי יש אין-ספור דוגמאות לכך. אז לא עוד. עוד מישהו רוצה להתייחס? אני עורך דין עדי כרמלי, אני מייצג בדיון הזה את לשכת עורדי הדין. עמדתנו היא שההצעה הזאת מבורכת. אני ארצה להתייחס לעמדה של זוויות הצילום. ממה שאנחנו מכירים כל האירוע הזה מתועד גם על ידי צוותי זירה ולא רק בהפעלת המכתז, כך שהפעלת המכתז והתיעוד של זה יהיו אמצעי משלים, שיגביר בסופו של דבר את האפשרות לביקורת על ההפעלה של הכלי. אנחנו חושבים שבסופו של דבר זה יכול לפעול לשני הכיוונים: גם זה יעשה את השימוש בכלי יותר טוב, וזה גם יאפשר ביקורת חיצונית ופנימית של המשטרה, ובסופו של דבר גם יגביר את האמון של הציבור במשטרה, כשזה יהיה חשוף. הרציונל שעליו הצעת החוק יושבת הוא אותו רציונל של שימוש במצלמות גוף, והעמדה שלנו היא שזה דבר מבורך. לגבי עניין ההסדרה בחוק, אני חושב שהנהלים שאחר כך המשטרה תגזור מהחקיקה הראשית הם כאלו שיאפשרו לה להיטיב את הפעולה ואת האופן שבו היא עובדת, אבל חקיקה ראשית היא בהחלט המקום המתאים לפיקוח על הכלי הדורסני הזה.

חברת הכנסת לסקי אמרה שלא היו באירועי בלפור מדרג ג'. היו הרבה יותר משתיים או שלוש הפגנות שכן הופעל בהן מדרג ג'. לא, הופעלה מכתזית כאילו היה מדרג ג', אבל לא היו התנאים למדרג ג'. אני מתייחס באופן עובדתי לזה שכן הופעל מדרג ג'. נכון, הופעל המדרג, אבל לא היו התנאים. אני לא סנגור של המשטרה אבל אני יכול להגיד שהפעלה של מדרג ג' באירועים האלה בדרך כלל נעשית על ידי מפקד מחוז שנמצא בשטח ומפעיל את זה. זה לא נעשה הרבה, אבל דווקא בגלל זה אני חושב שלא צריך לפחד מהצילום. צריך לחשוף מתי מפעילים ואיך מפעילים וצריך להראות לאזרחים שמשתמשים בכלי הזה רק כשהפגנה הופכת מהפגנה חוקית להתפרעות. ולא לפחד מביקורת.

בוקר טוב לכולם, אני רונן יצחק ממח"ש.

בטוח שיש לי תרומה משמעותית לדיון, מהטעם הפשוט שאין מחלוקת על העניין המהותי. אני רק יכול להגיד שדברי ההסבר של שלוש הצעות החוק מדברות על חריגה מנהלים. אני אומנם נכנס בטריטוריה הפלילית, ובכל זאת, ככל שיש אירוע מתועד, זה מבורך לכל הצדדים, כי מבחינה ראייתית אין טוב ממראה עיניים. ולכן בוודאי אין מחלוקת שזה תורם. למדנו שאפילו ממראה עיניים כדאי להיזהר, היו גם מקרים כאלה. בואו נסכם מה עלה פה עד עכשיו. יש הסכמה על חשיבות התיעוד. יש איזושהי אמירה של חברי הכנסת לגבי הצורך לעגן את העקרונות המרכזיים בחקיקה. יש כמה עקרונות שצריך לדבר עליהם. א', התיעוד עצמו. שאלה מקדמית: האם היום לכל מכתזית יש מצלמה? יש מצלמות, אבל אלה מצלמות מאוד ישנות - - - אם זה נכון אז אתם לא העברתם לי חומר חקירה כנדרש באלפי תיקי - - - אני לא אמרתי שיש חובה לצלם ולהקליט מהמכתז. אז יש מצלמות אבל לא עושים בהן שימוש? המצלמה שם כי היא מסייעת לצוות שמפעיל את המכתז מתוך תא ההפעלה בהכוונת האמצעים.

שאלתם שאלה ואני עונה. נשאלה שאלה אם יש מצלמות, הגדוש אמר שיש מצלמות. למה לא משתמשים בזה זה כבר סוגיה אחרת, בשביל זה אנחנו יושבים כאן. אני שואלת את זה מכיוון שהסעיף הראשון של הצעת החוק קובע ששימוש במכתזית יתועד. אז חשוב להבין אם על כל המכתזיות היום יש תיעוד חזותי או קולי. להבנתי, הסעיף הראשון קובע שכל שימוש במכתזית יחייב תיעוד.

אבל בסעיף אחר נאמר שהתיעוד צריך להיות ברזולוציה שתועיל לעניין, בעוד שפה שמענו עכשיו שלא כל המצלמות הן ברמה נאותה. אני אשמח להתייחס לשאלה של היועצת המשפטית של הוועדה. הצעת החוק הזאת כן דורשת עבודה של המשטרה על הטמעה.

יש פה עניין תקציבי וגם עניין של פרוצדורה אופרטיבית. נציגי המשטרה הסבירו עכשיו על תהליך מאוד ארוך שהם עושים בשביל לממש גם את החובות שהם לוקחים על עצמם וגם את אלה שהצעת החוק תטיל עליהם, הן מבחינת מנגנון הצילום והן מבחינת המנגנון של שימור הידע,

צריך לדבר אם זה יישמר לשלוש שנים או לזמן אחר, כשנגיע לזה. אבל ברור שדרוש כאן איזשהו מהלך של הטמעה. בגלל שהמשטרה ממילא נמצאת באיזשהו תהליך עבודה על זה יש כבר צפי די ברור מתי אפשר יהיה לממש את זה. יש שאלה של איכות הצילום ויש שאלה האם יש תיעוד. אז באיזה מובן יש צורך בהטמעה וממה נובעת העלות התקציבית? יש צורך להתאים את המצלמות לדרישה שעולה מהצעת החוק, יש צורך להתאים את המערכות התומכות במצלמה, אגירה ואיכות החומר, יש צורך להכין מערכת שתדע לקלוט את החומר. זה חומר שצריך לשייך אותו לאירוע, צריך לשייך אותו לתיקי חקירה מסוימים, צריך לדעת להפנות אותו לטובת עיון הציבור. כל המערכת הזאת לא קיימת כרגע אצל משטרת ישראל. לא קיימת מערכת לטיפול בסרטים באופן כללי. וזה לא דבר קל, זה לא משהו שעושים ברגע, זה דורש גם תשתית פיזית שכוללת התאמת המצלמות לדרישות של החוק, וגם יכולת להפנות את כל החומרים הרלוונטיים לשימור בכל אחד מהאירועים. אני לא מצליחה להבין למה אישרתם את הצעת החוק הזאת אם כל התשתית עדיין נמצאת בעבודת מטה. אבל הם ידעו למה הם נכנסים. אני פשוט לא מצליחה להבין את זה. מה אני אעשה עם הצעת החוק הזאת כאשר אין שום חיבור - - - אפשר דחיית תוקף לזמן מסוים. צריך להחליט בוועדה על זמן שנותנים למשטרה להתארגן. יש פה אמירה מאוד חשובה שעלתה לאורך דיוני ועדת הפנים לאורך השנים, אז אפשר לעגן את הנורמה אבל לדחות את הכניסה לתוקף. אני לא מכניסה לתוקף כלום כרגע, כי אני לא חושבת שבכלל יש למשטרה תשתית להצעת החוק הזאת. אבל כן יש פה אמירה נורמטיבית מאוד חשובה. אין בעיה, אבל הם בכלל לא בתוך האירוע הזה. המשטרה אומרת שהיא מכירה את הסעיפים, כך שהיא יודעת שהיא לא תשתמש במכתזית כל זמן שלא תהיה היערכות מתאימה. למה שמתם את המצלמה של המכתזית אם היא לא עושה כלום? המצלמה הזאת נמצאת שם על מנת לשמש עזר לצוות המפעיל בהכוונת המתז לכיוון הנדרש. אז זה בעצם רק להכווין לאן המתז יורה וזה לא קשור - - - זה לא קשור לעולם התיעוד המבצעי בהפס"ד. המצלמה שראיתי כשביקרתי שם יכולה לשמש למטרת החוק? אתה יכול להכשיר אותה או שאתה צריך לשים מצלמה חדשה? אני לא יודע אם זאת תהיה אותה מצלמה. אנחנו נצטרך להביא את הדרישה המקצועית, לבקש מאנשי הטכנולוגיה לאפיין את מה שצריך ולעשות התאמות, בין אם זה יהיה על בסיס הפלטפורמה הקיימת ובין אם זה יהיה על בסיס משהו חדש שיצטרכו להרכיב שם. מישהו חושב שהמשטרה לא יודעת לשמור על החוק? ברגע שיהיה חוק שצריך להפעיל עם מצלמה לשם תיעוד, הם יעמדו בזה. הם יודעים לעמוד בזה. אחרת הם לא יביאו את המכתזית. כמה כלים כאלה יש?

אז כמה כבר עולה לשים על זה מצלמה? אנחנו לא נערכנו פה לתת תשובות טכניות משמעותיות. ואני אומר עוד פעם, העניין הוא לא רק המצלמה שעל גבי המכתז אלא גם כל התשתית - - - וכל השמירה של השרתים. אמרה פה חברת הכנסת, בצדק, שאם החומרים האלה לא מאורגנים כמו שצריך, אם אין להם כתובת, אם הם לא משויכים, יהיה קושי להמציא אותם ולעשות בהם שימוש, לא רק לצורכי המשטרה אלא גם לצורכי הציבור. לכן אנחנו רוצים שתהיה הסדרה מלאה של זה, ואנחנו גם פועלים על מנת לקיים את ההסדרה הזאת. אנחנו מעלים עכשיו עוד סוגיה שהמשטרה לא העלתה: שיש לה בעיה טכנולוגית להפעיל את החוק. המשטרה אמרה שהיא יודעת לעמוד בזה. יש לה מחלקה טכנולוגית מאוד מפותחת. הם לא העלו ספקות לגבי היכולת שלהם לעמוד בזה. הם לא אומרים שהם לא יעמדו בזה, הם אומרים שזה לוקח זמן ותקציב. אבל אנחנו לא דורשים את זה מחר בבוקר. אבל הם גם לא ביקשו שנה, הם ביקשו פחות. אפילו בערכות האונס שלי לקח כמעט שמונה חודשים עד שאישרו את החוק, כי לא היה מרלו"ג מתאים לשים אותן. אז עם כל הכבוד לראיה מהמכתזית, עד שלא יהיה לי מתווה הולם וכל עוד אין שמירה ראויה של הראיה - - - אבל למה לא לעשות את זה עם דחיית הכניסה לתוקף? כי אני לא רוצה שזה ייכנס לתוקף כשאין לי בכלל שום תשתית. אבל זה לא ייכנס לתוקף. הנורמה תיקבע בחקיקה ויינתן זמן להטמעה - - - כבוד היושבת-ראש, זה לא נכון שאין איך לשמור. באותה הפגנה יש שוטרים של המשטרה שמצלמים את ההפגנה. את הראיה הזאת הם כן יודעים איך לשמור, איך להעביר את זה הלאה ואיך לשייך את זה לתיק. כך שלא צריך מנגנון חדש. אולי רוצים מנגנון משופר, אני בעד זה, אבל כבר יש מנגנון לשמור ראיות של אותו אירוע. מוציאים את הקלטת באותו האירוע, מעבירים את זה לתחנת המשטרה, ושם הם שומרים את זה עם הראיות של התיק. כך שלא צריך שום מתווה חדש, אפשר לשמור ראיות מצולמות כפי שעושים היום במשטרה. יש אלפי ראיות מצולמות של המשטרה, אז שלא יגידו לי שאין איך לשמור את זה. אני לא אמרתי שאין. דרך אגב, גם בערכות האונס תמיד הייתה אפשרות. אני רוצה להציע שלקראת קריאה שנייה ושלישית תבוא המשטרה ותגיד מתי הם מבקשים שהחוק ייכנס לתוקף. אבל זה לא דבר שקשור לקריאה הראשונה. המשטרה יכולה לבדוק כמה זמן ייקח לה להטמיע ולהפעיל את זה בתוך המכתזית, ואז היא תבוא לוועדה להגיד מתי היא רוצה שהחוק ייכנס לתוקף, אבל אני לא מבין למה אנחנו צריכים להתברבר עכשיו על דבר שלא נמצא בכלל בוויכוח. המשטרה יודעת לעמוד בזה, זה רק שאלה של זמן. רציתי לומר שזה בדיוק מראה למה צריך לעשות חקיקה ראשית ולא לחכות שהמשטרה תסיים את עבודת המטה שלה,

מי יודע מה סדר העדיפויות של המשטרה מבחינת עבודת המטה שלה ומתי יסיימו אותה. היום יש אלפי מצלמות גוף על כל שוטר, התכנים והחומרים נשמרים בסוף כל משמרת, יודעים לגשת לכל עימות של שוטר בקצה רחוב עם אזרח, אז אי אפשר לשמור שבע מצלמות חדשות? זה דורש כזאת היערכות לוגיסטית ארוכה? לי זה לא נראה הגיוני.

רק בגלל זה כן צריך לקבוע את זה בחקיקה ראשית,

המשטרה תעשה את עבודת המטה שלה ותגיד כמה זמן היא צריכה לזה. בהקשר הזה משטרת ישראל לא חיכתה לאף אחד שיגיד לה מה החשיבות של התיעוד המבצעי. הראינו פה והוכחנו שאנחנו פועלים בתהליכים סדורים גם בעולם מצלמות הגוף, שכבר יושם וגם מתרחב, כולל להפגנות, וגם בעבודת המטה שלנו בהקשר של הסדרת התיעוד המבצעי בהפס"ד. אני חוזר שזה אינטרס של המשטרה, וזה לא שאנחנו מעכבים את העניין הזה. זה אינטרס שלנו לא פחות מאינטרס של הציבור. אדוני, אנחנו עכשיו רק בקריאה טרומית, זה לא שאנחנו באים ואומרים לכם להכניס את זה כבר מחר. מכיוון שיש את הנכונות ואת ההסכמה העקרונית שלכם, מה שאנחנו מבקשים זה לעבור את השלב של הקריאה הראשונה. אחרי זה זה יחזור לוועדה ואז נדון בכל הפרטים האלה תחולה, תחילה וכו'. כל הדברים האלה ייקבעו בהמשך, לא צריך לעכב את זה עכשיו. יש הבדל בין קריאה ראשונה לקריאה טרומית מבחינת הרציפות, ולכן כל היוזמים והמציעים מבקשים לסיים את זה היום ולהצביע על הנוסח הזה לקריאה הראשונה. בהמשך המשטרה תבוא עם הצעות, תיקונים ושינויים ונדון בזה עם הייעוץ המשפטי של הוועדה ונגיע לנוסח המוסכם. יש הערות של משרד הבט"פ? כמו שאמרתי בהתחלה, העמדה של המשרד לביטחון הפנים והשר לביטחון הפנים, למרות הרבה הסתייגויות, הייתה כן לנסות לקדם את הצעת החוק, מתוך הבנה של החשיבות של העיקרון שבהצעה. אני כן חושבת שיש מקום להבחין בין העיקרון לבין היישום, כדי לראות שהמשטרה באמת ערוכה לזה. האם לעשות את זה עכשיו או אחרי קריאה ראשונה? זאת החלטה של חברי הכנסת, חברי הוועדה והיושבת-ראש. אני כן חושבת שיש נתון מאוד ברור לגבי היכולת של המשטרה להיערך בזמן להצעת החוק הזאת, והשאלה היא האם רוצים כרגע לשים את הנתון הזה בצד או להידרש אליו כבר עכשיו. זאת כמובן החלטה של חברי הוועדה. אבל אנחנו לא דנים בזה עכשיו, יש עוד הרבה זמן עד שנגיע לשלב הזה. לא נבקש תאריכים שאתם לא יכולים להיערך אליהם. יש לנו כאן גם את הנושא של העברת המידע, שחברת הכנסת לסקי העלתה והרבה חברי כנסת אחרים גם ציינו אותו. זה נושא שלא פתרנו עדיין. יש לנו הסכמות ראשוניות עם חבר הכנסת מקלב, שהניח את ההצעה, ויש

אבל אני מבינה שיש לגבי זה התנגדות מצד הייעוץ המשפטי של הוועדה. לדעתי זה משהו שצריך לדון בו, ואני לא מעריכה שנצליח לעשות את זה עכשיו. אבל כן צריך לתת את הדעת לדבר הזה, כי מבחינתנו זה קריטי. בואו נסביר את הפער. שלוש הצעות החוק מדברות על מסלול של אדם שטוען שהוא נפגע. הוא יכול לקבל את התיעוד החזותי. התיעוד יימסר לו, הצעת החוק קובעת את זה במפורש. היא גם קובעת את הזמנים. שזה תוך שבוע מיום הפנייה וכו'. אני מבינה שהיו איזשהן הסכמות שההליך לקבלת התיעוד החזותי ייעשה דרך מסלול של בקשה לחופש מידע. בעיניי זה מסלול מאוד בעייתי לקבלת תיעוד חזותי, מכיוון שבקשת חופש מידע, כמו שכולנו מכירים, בדרך כלל כרוכה באיזשהו תשלום אגרה. אני לא חושבת שאדם שנפגע - - - לא רק בתשלום, גם בלחץ בעבודה ועוד כל מיני תנאים מאוד מאוד מגבילים. הדיון בין הצדדים יכול גם הוא לקחת - - - זה בהחלט לוקח זמן עד שהאדם מקבל את התיעוד. אם הוא מבקש לעצמו אני חושב שאין תשלום. לא נכון, יש אגרה וזה לוקח בין חודש לחודשיים. וגם הגוף יכול לומר "זה מסובך לי, קשה לי למצוא".

ולפעמים הוא גם לא מוסר חלק מהדברים או עורך חלק מהנתונים. אנחנו מוצפים בעניינים כאלה. נכון. לכן בעיניי זה לא המסלול הראוי לנושא הזה. דיברתי בתחילת הדיון על הפשטות של הדברים. אדם שטוען שהוא נפגע והוא רוצה לקבל את התיעוד החזותי, המסלול של זה צריך להיות גם פשוט וגם מוגן בחקיקה. גברתי היושבת-ראש, את רוצה לעבור לנקודה הבאה שיש לנו איתה בעיה? הזמן רץ, אנחנו צריכים להצביע. לא, אני לא מצביעה היום, זה מה שהחלטתי. לא השתכנעתי לא מהמשטרה ולא מהמשרד לביטחון הפנים שהגיעו בהצעה הזאת להסכמות.

לא רואה כאן הסכמה לגבי הנגישות של האזרח ואני גם לא רואה כאן היערכות מספיקה של המשטרה. החוק הזה הוא חשוב ואנחנו כן רוצים להגיע להסכמות, נגדיר לזה לוחות זמנים, אבל ממה שהתרשמתי החוק לא מספיק מבושל וראוי כדי שאפשר יהיה להצביע עליו, ולכן אני מחכה למתווה מתאים יותר של המשרד לביטחון הפנים מול חברי הכנסת המציעים. לאחר שנתרשם שיש מתווה ראוי אנחנו נצביע. אני מבקש להזכיר, גברתי היושבת-ראש, שזה מושב קצר בהגדרתו - - - אני יודעת, היה לי את זה בשבוע שעבר עם חוק שלי פה בוועדה לגבי קטין שהוא עבריין מין. לא הגיעו להסכמות בחוק הזה, ודחינו את זה. אבל כן צריך להיכנס ללוח זמנים. בואי נעשה את זה בקריאה ראשונה ולא נקדם את זה בלי הסכמות. לא, גם את שלי לא העברתי בקריאה ראשונה, כי החוק לא היה מספיק מבושל. גם החוק שלי ושל נירה שפק היה מצוין, אבל לא הגענו להסכמות עם המשרדים, כמו פה. אני קוראת למשרדים לשבת, עוד שבועיים ניפגש שוב יחד עם המציעים, ואני מקווה שנגיע למתווה מתאים. אני רוצה לקדם את זה. אני חושב - - - הבנתי שאתה רוצה לקדם את זה. גם אני רוצה לקדם דברים, אבל - - - אני רוצה להגיע לתכלית. אני הרי לא יכול להכריח אותך להביא את זה - - - אני בכוונה ציינתי שגם החוק שלי היה פה לפני שבועיים וגם הוא לא התקדם כי הוא לא מבושל כראוי. המשרד לביטחון הפנים יגיע להסכמות מול חברי הכנסת ואנחנו נתקדם. זה לא רק חברי הכנסת, זה גם הסכמות עם הייעוץ המשפטי. אני מציע ישיבה משותפת עם הייעוץ המשפטי, בזריזות - - - אין בעיה, יש כאן יועצת בכירה של השר עמר בר לב, היא תגיע עם חברי הכנסת - - - יש כאן שני דברים מרכזיים במחלוקת.

האם המידע יגיע לאזרח דרך חופש המידע, או בדרך אחרת.

מה יהיה במסגרת חקיקה ומה יהיה בתוך נוהל. וגם זמן התיעוד, שעוד לא נגענו בזה. לגבי זה אני מבין שיש הסכמה שמורידים משלוש שנים לשנה אחת מרגע שהוגשה הבקשה. אני חושב שבשני הדברים שנשארו אנחנו יכולים להגיע להסכמות. אני רוצה שכבר תקבעי זמן אחר לדיון. אני מבטיחה שאני אנסה לקבוע לזמן הקרוב. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.